אני שמחה לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט של כנסת ישראל. עומדים בפנינו היום על סדר-היום, הקמת ועדת משנה לשיבוץ מורים ערבים בבתי-הספר. אנחנו מבינים שבשנים האחרונות נעשה משבר מאוד גדול במגזר הערבי בכל מה שקשור בעצם להעסקת מורים. יש לנו קרוב ל-14,000 מורים שפשוט לא מועסקים. יש מורים שמגיעים מהצפון לדרום, מהדרום לצפון. יש צורך לדון בעניין הזה לעומק, ולראות כיצד אנחנו יכולים לתקן ולשפר את המצב הנוכחי לטובת כולם. אני שמחה וגאה היום להקים את אותה ועדת המשנה שתידון בנושא הכול-כך חשוב הזה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, תהיה יושבת-ראש הוועדה שתידון. אני אקריא עכשיו לפרוטוקול את הוועדה עצמה, ואת החברים שיהיו חברים באותה ועדה. אבקש להביא לידיעתכם כי ועדת החינוך, התרבות והספורט, החליטה בישיבתה היום על הקמת ועדת משנה בנושא: שיבוץ מורים ערבים בחינוך הערבי.

יש סוג של עודף, וצריך לראות איך אנחנו מתמודדים עם העניין. הוועדה תתכנס בהרכב הבא: חברת הכנסת אימאן חטיב יאסין תהיה יושבת-ראש הוועדה. חבר כנסת אחד - מכחול לבן. חבר כנסת אחד מיש עתיד. חבר כנסת אחד מהאופוזיציה. וחבר הכנסת עופר כסיף, שגם ביקש להיות חבר בוועדה. הוועדה רשאית לעסוק בנושאים הבאים: 1. בחינת שיטת הניקוד המיושמת כיום בקרב מורי החברה הערבית ושיבוצם בבתי-הספר. 2. בדיקת התנהלות מוסדות החינוך ומשרד החינוך, בעניין בקשות ההעברה של מורים ממחוז למחוז ומבית-ספר אחד לבית-ספר אחר, בדגש על מחוז דרום. 3.הוועדה תגבש דו"ח שיוגש למליאת ועדת החינוך, על מנת לראות כיצד אנחנו פותרים את אותם אתגרים קשים שעומדים בפני המשפחות והמורים. חברת הכנסת אימאן ח'טיב, את רוצה לומר כמה דברים לפני שאנחנו מצביעים. אני מודה על היוזמה לקיום הוועדה הזאת, שהיא בעצם באה לתת מענה לצורך כאוב בתוך החברה הערבית. אנחנו מדברים על קרוב ל-13,14 אלף מורות בעיקר, חלק מהן יוצאות מוקדם בבוקר, בשעה ארבע בבוקר, ואפילו בשעה שלוש, כדי להגיע לדרום - חוזרות בסוף היום. וחלק גדול שיושב בבית עשרות שנים, 10 שנים לפחות, בלי עבודה. כולי תקווה שכולנו יחד באמת נוכל לשים את הסוגיה הזאת, לנתח אותה, להביא את המסקנות הנכונות וההמלצות הטובות כדי להביא את הסוגיה הזאת על פתרונה. בסופו של יום, לא רק החברה הערבית תצא נשכרת מזה, אלא כל החברה בכלליותה. תודה. תודה רבה על הדברים. ברשותך, גברתי, יושבת-ראש ועדת החינוך, אני קודם כל מברך אותך. זו פעם ראשונה שאני משתתף אצלך בוועדה. וכמובן, את חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. היא לוקחת על עצמה משימה מאוד חשובה בחברה הערבית שנמצאת למעלה על סדר-היום. בדרך כלל, רוב האקדמאים הערבים הולכים למקצועות ההוראה,

הצטבר לאורך שנים מספר רב של אקדמאים שמעוניינים להשתלב במערכת החינוך ולא מצליחים. וחלק מהפתרון, אכן, היה לנסוע לנגב ולהשתלב שם. ואכן, זה תרם לנגב, במיוחד לחברה הערבית בנגב. מה שחשוב בנושא הזה, להרחיב את היריעה ולהתחיל להסתכל על כל המערכת עצמה, אפילו לא רק החינוך הערבי, החינוך היהודי. אנחנו היום רואים שיש מדיניות במשרד החינוך לשאוב אל תוך מערכת החינוך היהודית גם מורים ערבים. המכשול פה הוא השפה העברית, ואז צריך לעשות הכשרות וכו'. אני גם רוצה להעלות ברשותכם את הנושא של מצבה מערכת החינוך בחברה הערבית, ויש לנו בשורה. בתוכנית 5550, תוכנית החומש הכלכלית, בעצם שליש, כמעט שליש, מתקציב התוכנית כמעט 10 מיליארד שקלים,

ישירות למערכת החינוך. לכן, יש המון מה לעשות, ובמיוחד בוועדה, בוועדת המשנה לעקוב אחרי כל הצעדים. אני אומר בזהירות, בתוכנית החומש הזאת, אנחנו לקראת תחילת סגירה של הפערים שנוצרים בתחום התקצוב, אבל זה לא רק עניין של תקצוב, אבל גם עניין של איכות ההוראה, ההון האנושי, תוכניות הלימודים וכו'. ולכן אני חושב, שרן ואימאן, יש אתגר עצום ועתיד החברה הערבית, וגם החברה באופן כללי בישראל מונח על השולחן שלכם, כי החינוך זה המשאב הראשון במעלה שצריך לטפל בו. ויש לכם עכשיו ממש האפשרות הזאת להיכנס לעובי הקורה, ללמוד את הסוגיות של החינוך הערבי, ולקדם אותו גם דרך הוועדה. אבל אני גם מאמין ששרת החינוך יפעת, היא פרטנר לכם שתוכלו לשתף פעולה, ולקדם את הדברים ביחד עם משרד החינוך. אז תודה לכם. אנחנו תמיד נושיט יד ונעזור בכל מה שאנחנו יכולים. נהדר. תודה רבה.

פעילות התוקף שלה מיום הקמתה למשך שלושה חודשים, עד להגשת הדוח. מי בעד ההצבעה להקמת ועדת המשנה? הצבעה בעד רוב הקמת ועדת המשנה אושרה. אני שמחה לומר שההצעה עברה. המון בהצלחה אימאן. יש לך משימה לא פשוטה. הנושא הזה הוא מאוד חשוב. אנחנו יודעים היום שיש מגמות טקטוניות בתוך החברה בנושא החינוך. מצד אחד, אתגרים גדולים. מצד שני, יש מגמה של קפיצת מדרגה עצומה גם באקדמיה, עם השלשה של מספר הסטודנטים הערבים בתוך האקדמיה. ולכן, צריך לקחת את זה לכל אורך הדרך. יש לך פה משימה מאוד גדולה, עם החשיבה לגבי מוסדות ההשכלה גבוהה. וגם לגבי ניתוב, מה שאתה אמרת. מצד אחד, יש לנו פה מורים ערביים בכל המקומות,

יש לנו כמויות מאוד גדולות של מורים ערבים. מצד שני, המקצוע מורה באוכלוסייה הערבית, הפך יותר מדיי,

בגלל חוסר יכולת ללכת למקומות אחרים, אז צריך לנתב את הדברים האלה. והוועדה הזאת יכולה באמת לשמש כמשאב בניתוב הכוחות האלה של ההשכלה בכלל וגם ההוראה. זה בהחלט חשוב מאוד. תודה רבה. המון בהצלחה אימאן. אני נועלת את הישיבה הזו. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:25.